אנחנו פותחים את הישיבה במה שנקרא החוק הנורבגי לשעבר, להלן החוק הישראלי. איזה יופי. יש לי תרומה, אם לא למהות לפחות לפרוצדורה. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אני אוכל לבוא הביתה ולספר לבן זוגי ולהוריי השפעתי בישראל. זה השפעה לדורות.

לדיראון עולם. אנחנו נמצאים בדיון על חוק-היסוד ועל החוק השני, לקראת הצבעה לקריאה שנייה ושלישית ואנחנו נחלק היום את הדיון לשעתיים הקרובות ולאחר המליאה, אנחנו לא יודעים כרגע מתי היא תסתיים. רבע שעה לאחר המליאה אנחנו נמשיך את הדיונים ואני מבקש ממי שרוצה שוב להביע דעה, לומר את הנקודות, לדון עוד פעם בדברים - לאחר שקיימנו דיון די ממצה ודי רציני בקריאה הראשונה - לנצל את היום הזה לנושאים הללו, לבחון אותם מחדש. אני רוצה לומר לכם שעלו פה נושאים, עלו פה נקודות חלקם, צריך לחשוב עליהם. מתנהלת חשיבה, ואני אצטט אם התחלנו כבר במביא דבר בשם אומרו, בתחילת כהונתי בכנסת הקודמת קודמת היה יושב-ראש ועדת הכלכלה, הפרופ' אבישי ברוורמן, איש באמת - - יקר. - - איש ראוי, איש חכם ואיש עם הרבה זכויות, והוא טבע מושג - "חוכמת השולחן". דיונים היו אצלו לפעמים על גבול הפילוסופי ומעלה אבל הייתה חוכמת שולחן שבסופו של דבר מביאה את זה, וזה מבחינתי איזשהו זרקור ללכת בכיוון כזה. לכן אני לא מגיע לישיבות ובא עם דבר ברור לגמרי, מנסה לשמוע, מנסה לראות את הנקודות ומנסים שוב, במסגרת מה שיש לנו להגיע לדבר המיטבי, לנצל את השולחן, והשולחן עצמו הוא לא חכם אלא אלה שמאיישים אותו מסביב. לכן אני אשמח מאוד למצות את הדברים שוב ונראה במשך היום לאן זה יתגלגל ואז גם נדבר על לוח הזמנים להמשך. אני רוצה לומר עוד דבר לחברי הוועדה כי באמת יש לנו ועדה לא שאני מזלזל בוועדות אחרות ועדה מאוד אקסקלוסיבית. הסתכלתי עליך כשאמרתי את זה קח את זה כמחמאה. יש לנו ועדה של אנשים עתירי ידע, עתירי ניסיון בתחומים שהם באמת קשורים לשולחן הזה, ולכן אני גם רוצה להביא לידיעתכם שברוך השם, חזרנו לעבודת הכנסת אבל מחכים לנו כמה דברים כבדי משקל לדון בהם בזמן הקרוב. הולכים להיות לנו שבוע, שבועיים בלי קשר לחוק הישראלי כבדים מאוד, עמוסים מאוד. אנחנו נעשה את זה ביחד, כולנו נשקיע בזה מאמץ כי יש הרבה מאוד דברים שהם גם כבדי משקל, ויש בתוכם גם דברים שהם לא כל כך כבדי משקל אבל הם חשובים לעכשיו. למשל, נושא הארכת תוקף של אי תשלום קנסות בגלל תקופת הקורונה, שפג תוקפו. נכון? אבל חשוב מאין כמוהו, אדוני.

פג תוקפו בימים האחרונים. לפני שבועיים.

זה אומר שאנשים הולכים להסתבך. את התסבוכות אנחנו נדע רק עוד חודש,

שלושה עם ריביות פיגורים ודברים כאלה, כשאנשים יודעים שהיה איזה גרייס, הייתה דחייה בעניין הזה. מבחינתי, זה דבר שמונח על שולחן הכנסת כבר לפני שלושה שבועות. חודש. היועץ המשפטי ומנהל הוועדה הביאו לתשומת ליבי, אמרתי למה זה לא מגיע לפה - חבל, אנשים יפסידו. יש הרבה מאוד נושאים, הרבה נקודות. יש את הנושא הגדול והחשוב של הסמכויות והארכת הסמכויות, עם כל הסערה שהייתה, אבל בלי קשר לסערה, יש לנו הרבה מה לעשות שם. ההיוועדות החזותית. ההיוועדות החזותית בנושא של אסירים, דברים שהם באמת בלתי ניתנים לדיחוי, מצד אחד.

מאוד מאוד חשוב שנתעמק בהם כי איך שאני רואה את התהליך ואמרתי את זה אתמול בוועדה המשותפת על שעת חירום זאת הזדמנות שלנו לקחת את כל התקח"שים האלה שהיו תוך כדי קרב, לבחון אותם יותר במעבדה ובמבחנה ולראות את הדברים כדי שלא תצא תקלה תחת ידינו, כי תקלות כאלה בסופו של דבר פוגעות בחופש של האנשים. לוועדה הזאת יש הרבה מאוד עבודה חשובה ולכן אני הייתי מאוד שמח שנתמקד כמה שיותר בדברים החשובים הללו וננסה להגיע להסכמות או להבנות כמה שאפשר בנושאים האחרים. רציתי רק שתדעו. מצפה לנו עבודה. תנצלו את הסופשבוע למנוחה בחיק המשפחה ותבואו עם כוחות חדשים לשבוע-שבועיים הקרובים. אני רוצה להוסיף על מה שאמרת ואולי בזווית נוספת כלפי משרד המשפטים. נמצאים פה נציגי משרד המשפטים. בוקר טוב.

ב-18 בחודש יפוגו כל ההוראות של תקש"ח,

אנחנו נמצאים היום ב-2 או ב-3 בחודש. אמרתי את זה גם אתמול, אני לא רואה בלוחות הזמנים יכולת לקיים דיון עמוק ויסודי. החוקים האלה, זה באמת לא סיפור של קואליציה ואופוזיציה. זה כן סיפור של תפיסות עולם אבל זה לא סיפור של פוליטיקה.

ונהיה מחויבים כולנו לנהל דיוני עומק ולשמוע הרבה מאוד אנשים, גם מפה וגם ממקומות אחרים. יש הרבה דברים שקשורים למעמדה של הכנסת בתוך האירוע הזה, כלומר יש פה איזושהי שאיבה שהממשלה מגישה. תקש"ח לא הופך לחוק, אלה שני עולמות תוכן שונים. על רקע הדברים האלה הייתי מבקש מהיושב-ראש שני דברים. אחד - ולא משנה לי, ברגע שתגיד יושבים כל יום, ראשון עד חמישי או עד שישי, משעה 8:00 בבוקר עד 20:00 - שיהיה לנו איזשהו לו"ז להתייחס אליו. זה מחייב גם הידברות שלכם אל מול הממשלה, שלא פתאום ישתילו דברים שהם בעלי חשיבות פחותה אל מול החשיבות הזאת.

כי מה שיקרה בסוף וזה יקרה כי זה כבר קורה החוקים האלה עדיין לא הוגשו. תזכיר החוק שמדובר עליו, המשמעותי הגדול הזה, כולל היוועדות חזותית אבל גם השני, שהוא מסה גדולה מאוד, עוד לא הוגש בכלל, עוד לא עבר קריאה ראשונה.

רק מקריאה יש שם שאלות וסוגיות עומק, נצטרך להתלבט בהן. וגם הממשלה צריכה לדעת שאם זה הדבר הכי חשוב, שישחררו אותנו מהדברים הפחות חשובים. צריך להיות פה לו"ז מסודר שגם אנחנו כח"כים נוכל לפנות את כל הלו"ז. כל זמן שתגיד שצריך אותנו פה, אנחנו נתייצב כי זאת שאלה של כולנו. אני חושב שיש פה קצת חוסר סדר היום לא פה אלא בכל ההתנהלות.

אנחנו לא יודעים אפילו מה עולה במליאה היום, מה הולך לעלות בקריאה ראשונה, נכון לרגע זה לפחות. אז אני פונה אליך להשתמש בכוח האקזקוטיבי שלך, לעשות סדר במובן הזה. אנחנו אני אומר בשמי אבל אני מניח

- - מהיכרותי עם האנשים, בשם כולם, מגויסים לגמרי לעשות הכי טוב שרק אפשר, לטובת כולנו, אבל כן נצטרך לעשות פה איזשהו מהלך של סדר. דיברתי עם אייל והצעתי הצעה, שווה לחשוב בה, ואני אומר את דעתי הפרטית.

שנחייה תחת תקש"ח עוד שבוע, עוד שבועיים, מאשר נעשה דבר חקיקה - - - על זה אומרים, ברוך שכיוונת לדעת גדולים. אנחנו מדברים על הדברים. אני לא רוצה כרגע לדבר כי כשאתה פותח ועדת חריגים אז מתחיל הכול דרך ועדת חריגים. הבנתי למה אתה מתכוון.

או לייחד דיון, להגיד שאנחנו עוסקים רק בזה. יש דברים שיכול להיות גם שנגיד, עוסקים רק בזה. יש דברים שיכול להיות שנצטרך למצוא דרך לתת לזה את הזמן המתאים כדי שלא יצא דבר עקום בסופו של דבר מהלחץ. אני הבנתי כל מה שאמרת קודם כול, אני גם מסכים אתך אבל אני רוצה גם לומר לך דבר אחד. ככל שאני יכול ואני חושב שאני יכול, התקנון גם מאפשר לי אני באמת פונה למשרד המשפטים להעביר את הדברים לפי סדר דחיפות

בכל מקרה גם אם לא תעשו את זה או גם אם תצא תקלה תחת ידכם ויגיעו דברים ופתאום מישהו יהיה לחוץ על דברים אחרים, אנחנו פה נסנן את הדברים. אני חושב שניכנס לדברים לפי החשיבות שלהם וחשיבות הזמן שלהם, אז אני אהיה מסננת לאחר המסננת שלכם. חשוב שכן נדע מה יש לכם בקנה כדי שנדע גם לתכנן את עצמנו, ואני גם רושם לעצמי את הבקשה, הערה שלך, שנדע גם לתכנן את היום שלנו, את סדרי הדיון. ביום ראשון לדוגמה יש סיור של ועדת חוץ וביטחון, שאנחנו חלק ממנה. ביום ראשון, זה תלוי בכולנו. בעיקרון, מבחינתי, את הנושא של החוק הנורבגי אני רוצה לסיים כדי לפנות את עצמי גם לדברים האחרים. מבחינת החוק הנורבגי - - - ישראלי. איזה שם שאדוני יבחר. יהיו דיונים מחר? כרגע מתוכנן שלא. אני בשאיפה שלא. מה הלו"ז? הלו"ז המתוכנן כרגע מבחינתי זה היום המשך הדיון אחר הצהריים,

לכם את זה לעיון, להסתייגויות, כשאני רוצה ביום ראשון לתת גם את החלק של ההנמקות, ואולי אולי גם להתחיל הצבעות ולהמשיך אותן ביום שני. אדוני היושב-ראש, לאור ההערות שנאמרו פה, ראשית, הממשלה וגם משרד המשפטים כמי שיש לו ראייה כוללת על חקיקת החירום אכן מודעים ללוח השנה, מודעים גם למורכבות של חלק מהצעות החוק שבאמת יחייבו פה את זמנה של הוועדה, ואנחנו מסתכלים בעיקר על לוח השנה במובן של המועדים הצפויים לפקיעתן של תקנות שעת חירום שונות 15 בחודש זה המועד הראשון, לאחר מכן 21 בחודש ומחפשים פתרונות חקיקתיים שונים כדי מצד אחד לאפשר לוועדה לקיים דיון באיזשהו זמן

יש דברים שאולי נצטרך לשלוף מתוך אחד הדברים ולתת את ההתייחסות היותר מהירה, כשהשאר אחרת, אבל אני אומר, בעניין הזה מתנהלים מגעים בין הייעוץ המשפטי של הוועדה למולכם.

ניתן לזה להבשיל ונביא את זה גם לחברים. אבידר, בבקשה.

נבצר ממני להיות בישיבה הראשונה ואני מתנצל על כך, פשוט היה משהו אחר, אז אני רוצה לומר. קודם כול, אני חושב שהוועדה הזאת היא הוועדה החשובה ביותר, וגם אתה יודע כי אמרתי לך, לי היה חשוב להיות בוועדה הזאת כי אני חושב שבזמן הזה באמת אין ועדה שאני רואה שהיא יותר חשובה, ולכן לא יהיה כאן מבחינתי בוודאי, כמו שאמר יואב לא יהיה אופוזיציה-קואליציה. באנו לעבוד ובאנו לעשות את המקסימום. מאחר שאדוני זרק משהו על חוכמת השולחן, אז ככה בשביל החיוך, מאחר שהרשימה המשותפת לא נמצאת הבוקר, אז אני רוצה לספר לאדוני

כי אחרת לא הייתה דרך.

אבל האמת היא שזה לא התפלגות כי זה לא שליש ואפילו זה לא 10%. זה פחות, אבל בגלל האילוץ הזה מצאתם את הקונסטרוקציה המשפטית,

אבל אפשר לחשוב גם אחרת. אנחנו

ממש לא. ממש לא, אין דבר כזה.

אבל לא היה שום מתח מיותר ולא היה שם שום משא ומתן. אני רוצה להבין כי אנחנו לא בבית מרקחת עובדים.

עד שייגמרו חייה של הכנסת הזאת ויובאו

אני חושב שזה אירוע שהסתיים ביום הפילוג, והרשימות בוועדת הבחירות המרכזית

כשעשו אותה לפני כמה שנים היא הייתה על נקי, ואז יצרו את ההבחנה הזאת בין התפלגות שהייתה לפי מפלגות ואז באמת חבר

זה נותן איזשהו יתרון לח"כ החדש שנכנס, לבחור. למה, מה קרה?

אוקיי, זאת שאלה עקרונית. כי קרה משהו שהוא מגיע כרגע מבחוץ, בלי קשר

גור, אני לא מתעסקת בתחושות אישיות.

האם זו הייתה התפלגות לפי הסעיף הקטן של השליש או לא

גם ככה הציבור לא מת על מה שקורה כאן, ואם אנחנו ניצור כאן מצב שאנחנו נאפשר שכל חבר כנסת חדש יעשה מכרז מי רוצה אותי ולאן אני הולך זה כבר לא מסחרה, זה - - - אבל זה משא ומתן

אז מי שבא אחר כך צריך לדעת להחליט לאן הוא רוצה,

אנחנו לא מתפלגים. אבל ברגע שאתה מגיע למצב הזה אתה גורם לזה שחבר כנסת שנכנס,

אתם יודעים, אחת המפלגות או שתיים נגיד שהן פחות משנות את השקפת עולמן אלה המפלגות החרדיות,

אנחנו עם אותו כיוון על אותם דברים נמצאים

אף אחד לא יכול להגיד לו לא.

כי הציבור שלו בחר בו. יש לו ציבור ספציפי, קולות ספציפיים שבחרו בו.

בחרו על דעת שהוא יהיה משהו מסוים. איך הוא משנה את דעתו?

יש לו בדיוק שנתיים, ובזה זה מסתיים. אנחנו נקבע בהזדמנות כוס קפה על העניין הפילוסופי.

אני חושב שצריך

אם כך אני לא מפעיל את הנורבגי. זה בעצם השינוי שנעשה פה וזו הסיבה שהעלינו את הכול לרמת החוק, בשביל להכניס את הדבר הזה לתת את האופציה לרכוב על ההסדר הכללי הזה, שחל בכל מצב, לא רק

בכל מצב ואנחנו הוספנו שסיטואציית הבחירה הזאת

בין אם נתחדשה חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף 42ג(ג) לחוק-יסוד: הכנסת,

שהסתיימה השעייתו לפי סעיף 42ב רבא לחוק-יסוד: הכנסת, זאת אומרת הוא חוזר מהשעיה בעקבות הרשעה.

לדעתי זה פשיטא, אבל היו טענות שאולי כדאי להבהיר את הדבר הזה אז הוספנו את זה לנוסח, להסביר שמטבע הדברים אתה לא חבר כנסת, אז דרישת הנוכחות ועבירות האתיקה שחלות

חשבנו שאם כבר נכנסים לסעיף, נוריד את זה. ועדת האתיקה תיתן מה שיהיה מותאם לסיטואציה, לא קובעים לה מה לתת, ובהתאם עשינו פה את התיקון הזה. זהו.

כמו על שר או סגן שר - - - אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שבעצם בכנסת הקודמת קיבלנו החלטה בחוק הזה שוב, בהתאמה, זה לא הנורבגי, הנורבגי לא היה מכיר את עצמו בעניין הזה והתחלנו בשלביות מסוימת, אפשר גם להסתכל אחורה ולהגיד שהיא לכאורה די הצליחה, ודאי לא עשתה

ולכן אנחנו מהנקודה הזאת ממשיכים הלאה גם לחוק הזה, כשברור דבר אחד. אני לא מקדש את המילה נורבגי

בהסכמתו בכתב של יושב ראש סיעתו של חבר הכנסת, ויחולו

סת משום שחדל לכהן כשר או שחדל לכהן

לחוק-יסוד: הממשלה, לא תיפסק שוב חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף זה בתקופת כהונתה של אותה הכנסת.

(1)על אף האמור בסעיף קטן (ג), שר או סגן שר שהיה חבר הכנסת והפסיק את חברותו בכנסת לפי סעיף זה וחבר הכנסת שהוא שר או סגן שר החברים באותה סיעה רשאים להודיע ליושב ראש

(3)לא ימסור חבר הכנסת שחברותו בכנסת נתחדשה לפי פסקה (1) הודעת החלפה נוספת בתקופת כהונתה של אותה הכנסת." " הסעיפים שהקראתי, שזה כל סעיפי 42ג רבא,

שיהיו עוד חברי כנסת מטעם סיעות הקואליציה שיוכלו לפעול בוועדות, שיוכלו לייצג את סיעותיהם ובכך לשפר את יכולת העבודה של הוועדות ואת הייצוגיות שלהן. שנית, לפנות את השרים, את חברי הכנסת

וזה בסדר, ואני הסכמתי עם זה כי אני חושב שזה נכון לתת את כל האספקטים, את כל הקווים

אנחנו בוחנים היום בעצם את החוק הקודם שהיה בקדנציה הקודמת, החוק הנורבגי הראשון. אם נסתכל מה עשו הסיעות הגדולות, סיעות השלטון, הליכוד לא רצה אפילו להשתמש בזה,

אדוני יושב-ראש הוועדה, קודם כול זו הזדמנות לברך - עשיתי את זה כבר באופן פרטי - לברך אותך על מינוייך ליושב-ראש הוועדה. אלה ימים חשובים לוועדה

בישראל אין חוקה,

אז אני חושב שזה בהחלט חשוב שהוועדה הזאת תהיה - - - כן, וחסר עוד דבר אחד,

וגם צדק.

אני מקווה שזה לא יפתיע מדי את הנוכחים, יש בממשלת ישראל את המשרד לפיתוח אזורי, עומד בראשו השר ארדן לא צריך להרים יד,

לא נורא

זאת אומרת יש שני אנשים בתפקידים מיניסטריאליים שאחראים על המשרד.

הפרויקט השני הגדול שאותו מוביל המשרד לפיתוח אזורי הוא מה שנקרא טרקלין אפרים, שזה טרקלין שסיימו את בנייתו ב-2015 ושבו אמורים להיפגש אנשי עסקים ולנהל שיחות שמנהלים בטרקלינים.

זה אבסורד כל כך מובנה, שאנחנו נוטים לשכוח את העובדה שהוא על חשבון אזרחי ישראל. בסוף, החוק הזה גם עולה כסף. אנחנו בעידן אני לא זוכר משבר כלכלי שדומה לזה בכל ימי חיי כי לא הייתי לא חושב שאף אחד מאתנו היה חי בימי

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להציע קודם כול להחזיר אותנו לנושא שבו עסקנו. אז אם לא אכפת לך, לפני שנחזור לנושא, אני רק אענה.

לא כתוב בהצעת החוק שחייבים לחפש דווקא את השרים הפחות עסוקים.

אני ממליץ ואני מבקש שייכתב

עבור עוד ידיים עובדות מאלה שבאמת הכי עסוקים. אני ממליץ, אני לא יכול לחייב, אני יכול

ממשלת אחדות, אני מדבר איתך על 36 מהליכוד,

אין אדם במדינת ישראל שחושד בממשלה הזו שהיא ממשלת אחדות, לפחות את החלק הזה אנחנו יכולים כבר לשים מאחורינו. אני רק אומר לך כך.

בא אליי ראש הממשלה, זה אותו ראש ממשלה, ביקש בדיוק את אותו

אבל התפשרתם על כמה? בסוף היו 22, ובתמורה הייתה חקיקה שמורידה ל-18.

בממשלה ישבו 22 שרים. זה היה מפני שיש דבר כזה עקרונות

ועוד איך יש ברירה.

אין דבר יותר מנותק, מופרך,

מכך שבתוך משבר כלכלי כל כך קשה, כל

מאחר שאנחנו טיפה מתקדמים אני רוצה להשלים. אדוני, אני רוצה לחזור לעניין של ההתפלגויות. אני בטוחה שכשנכתב התקנון בעניין הזה היה מדובר בשליש אמיתי. פה אנחנו דנים בשליש שהוא מאוד פיקטיבי, ולכן אני מציעה את הדבר

זה תפקידכם, אתם מבצעים אותו נאמנה. אני תפקידי - זה תפקידי. ואת גם מבצעת אותו נאמנה. אני לא יודעת,

אני באה ואומרת, אני לא רוצה לעוות את רצון הבוחר. אני גם אגיד יותר

כשמסתכלים

run, לטווח הרחוק מאוד, אנחנו לא רוצים ליצור מצב שהפיצול בין סיעות יגרום למניפולציות פוליטיות בפוליטיקה

השאלה כמה אנחנו מותחים את הגבול ופה נדמה לי באמת שמה זה מתחנו אותו,

ואני אומרת, זה בסדר, היה אירוע נקודתי,

דשמיא כמו שאתם אומרים. אני אומרת

איך שאני מבין את ההצעה של חברת הכנסת אלהרר זה בעצם לשנות את ההסדר - כמובן הוועדה רשאית לעשות את זה - להגיד: נכון,

ההסדר התקנוני שהעליתם לחוק הוא לא טוב,

חומר למחשבה להמשך, גם למציעים

כמו הרעיון שקארין העלתה שאני מאוד מזדהה איתו ולא חשבתי עליו קודם, גם זה לא חשבתי עליו

כי למנות שר אני יכול למנות מבחוץ גם כן. לא. משתמשים

כשהטיעון המרכזי הוא שתהיה עבודה בוועדות, ובפועל הוא לא יהיה בוועדות. הוא יהיה שר או סגן שר. אין הבדל בינו

אני לא צריך להכניס את כל התרגיל הזה בשביל זה, אני יכול פשוט להכניס אותו, כמו שאהוד ברק היה שר ביטחון. אז על אחת כמה וכמה. אם שנינו מסכימים על זה, בכל מקרה אנחנו רוצים שיהיו

אבל על השר, זה מיותר. אתה לא יכול לגרוע זכות שיש לו גם היום. אבל למה אתה מונע ממני הנאה? זה להכניס את זה פנימה.

סגן שר וראש ממשלה גם כן, בשבילך שההנאה תהיה צרופה, מה שנקרא. חברים, אני אסיים את הדיון עכשיו. אנחנו נמשיך אותו רבע שעה אחרי סגירת המליאה ואז נראה את המשך הדברים. בתחילת הישיבה אני אתן פחות או יותר את לוח הזמנים הצפוי. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.